טוב, בוקר טוב לכולם. היום יום שלישי ט' באייר התשפ"ב, ה-10 במאי 2022, השעה 10:01:32. אני פותח את הדיון של ועדת המשנה לפיתוח הישובים הדרוזים והצ'רקסיים בנושא תכנית הכלכלית, איפה אנחנו עומדים בתכנית הכלכלית. איתנו מר האשם חוסין, יושב ראש הרשות לפיתוח הכלכלי בישובים הדרוזים והצ'רקסיים, היועץ המשפטי,

ראשי הרשויות, חבר הכנסת עלי סלאלחה שנכנס והצטרף. אני רוצה להזכיר שאנחנו נמצאים גם ביום הגליל, מרביתנו יושבים בגליל ובצפון, כל הישובים הדרוזים בגליל ובצפון.

הדיון הוא אקטואלי גם בנושא של הישובים הדרוזים והצ'רקסיים, ובשעה 13:30 אנחנו ממשיכים דיון אחר שעניינו פיתוח צירים תחבורתיים, כמובן ותשתיות תקשורת בכלל בגליל המערבי, לא רק בישובים הדרוזים וכולם משתתפים כמובן, כל משרדי הממשלה.

אני רוצה לברך את הנציגים של משרדי הממשלה, אני מקווה מאוד שהדיון הזה יהיה פורה. חשוב לנו לקבל תמונת מצב בהמשך לדיון שהיה לנו ב-15 בפברואר 2022, יצא אליכם גם סיכום, אתם תוכלו גם לעקוב אחרי הסיכום ואנחנו נתייחס. סדר הדברים יהיה, כדלקמן, חברי כנסת ייתנו פתיח של שתי דקות ולא יותר, כי חברי הכנסת זכותם גם לשאול שאלות באמצע וגם לסכם. המטרה של הכנס ברורה, יש לנו את חבר הכנסת עלי סלאלחה, אחרי זה מר האשם חוסין, מנהל הרשות יחד עם האנשים שלו שיציגו לנו את תמונת המצב. אני כבר אומר, ואנחנו נשמע פה ראשי רשויות שהיו כאן ונשמע גם מי שיעלה בזום, בשטח יש טענות שאומרות שיש תכנית אבל אין כסף,

אנחנו צריכים עכשיו להוכיח מה בדיוק, מה האמת ואיפה האמת. כי בסוף בסוף, הוועדה הזו באה לשרת את ראשי הרשויות. נשאלו הרבה שאלות, נשאלו שאלות לאן אנחנו יכולים להגיע, והדיון הזה מאוד מאוד חשוב. אנחנו כחברי כנסת, מפה אנחנו הולכים, אנחנו נצטרך להילחם מחר בוועדת הכספים, נכון או לא, חבר הכנסת עלי סלאלחה? כי, אם כספים לא עוברים, אנחנו מקבלים מכתבים מראשי הרשויות. אני מקווה שיאסר גדבאן יגיע לפה. תקציב תשעים אחוז סבסוד עד ארבע מאות אלף שקל. עושים טבלאות איזון, לא יודע אם קיבלת את המסמך, פתאום יש לנו עלייה בכלל ולא ירידה. גם מצמצמים את החלק בחלקה, גם התשלום עולה והסבסוד אמור לעזור לנו יותר ואני מאוד מקווה שנקבל הבהרה לנושאים.

בבקשה חבר הכנסת עלי סלאלחה ומיד אחרי זה האשם. כאשר סיימתי את תפקידי כמנהל בית ספר ויצאתי לפנסיה, תהיתי לעצמי אם להגיע לכנסת, להיות חבר כנסת או לא ובסוף החלטתי שכן. המטרה היא אחת, החברה הדרוזים היא החברה הכי מודרת, הכי חלשה, הכי לא מקבלת מאז קום המדינה ועד היום הזה, אנחנו תמיד לא בבסיס התקציב. תוכניות חומש, כל תכנית היא תכנית וואו משהו משהו, אבל בשטח אין כלום. בתכנית האחרונה מדברים על שלושה מיליארד שקל, למרות שזה לא שלושה מיליארד שקל, לשלוש שנים, אז מה שאמר חברי וידידי חבר הכנסת מרעי, כל ראשי המועצות מדברים, שואלים איפה הכסף. בדקנו ומצאנו, אני מקווה שאני לא טועה, שעבר עד היום, חצי שנה כמעט מאז שאישרו את התכנית, מאה שישים ושלוש מיליון שקל. אם יש לנו שש עשרה מועצות מקומיות, ויש עיר, אל תשכחו. אם מחלקים את זה, אז כל רשות קיבלה משהו כמו שבע, שמונה מיליון שקל. כאשר המצב של המועצות המקומיות והעירייה של מע'אר, אין להן כלום, אין תשתיות. אם אני הצלחתי להביא את בית ג'אן ומערכת החינוך להיות מספר אחת במדינת ישראל, ועדיין אנחנו שם, מאז 2012, זה לא בזכות זה שאנחנו קיבלנו כסף מהמדינה. בתי הספר שלנו הם קופסאות, אין לנו מגרשים. בשביל לתת לכם דוגמא, בית ג'אן, כפר של שלוש עשרה אלף תושבים, חורפיש גם כן, ששת אלפים תושבים, אין לנו מגרש כדורגל לחמשת אלפים תלמידים, ילדים,

מדוע?

אני זוכר שבתקופה הקודמת שאלתי ראש מועצה, למה לא מימשת את הכסף של תכנית החומש?

תשמע, נתנו לי לבנות עשרים ושלוש גנים, באתי לבנות ופתאום אני מוצא מקום לבנות רק על הירח, אין אדמות. אז, הוא קיבל כסף על הנייר, אבל בפועל הוא לא יכול לממש את זה, זה בדיוק מה שיש לנו. חברים, אני הסתובבתי בכפרים ובערים הערביות, ביותר מעשרים ישובים, מה שיש לחבר'ה הערבים אני לא מקנא, שיבושם להם. לכפרים הדרוזים כמעט ואין כלום, ואנחנו צריכים חמישים שנה בשביל להגיע לאותו מצב של החבר'ה הערבים, אז על אחת כמה וכמה להגיע לחבר'ה היהודים שאנחנו משרתים ביחד. לדוגמא, ביום זיארת נאבי שועייב, זה לא חג, דרך אגב, היו, מי לא היה שם, אחינו הדרוזים ברית חיים, ברית דמים, אנחנו אוהבים אותך. אני רוצה כסף, אני לא רוצה אהבה, אני לא רוצה שאף אחד לא יגיע אלינו אם אין לו צ'ק בכיס. אנחנו מטומטמים, אני רוצה להשמיע את הדברים האלה בכל המקום וגם בכנסת, גם לכל שר ושרה. את העניין של החלקות לחיילים המשוחררים, למה החייל המשוחרר לא יכול לקבל מגרש במחיר סביר, למה? חברים, למה עלה גיל הנישואין אצל הדרוזים לשלושים ושתיים, שלושים ושלוש? למה עלה אחוז הגירושין אצל הדרוזים? הכי גבוה במדינה הזו, זאת היות והחייל המשוחרר לא יכול למצוא מקום לבנות את הבית שלו. אז, הוא נודד לתל אביב ולמרכז ומה הוא עושה שם?

אבל, הבחורה צריכה להתחתן, הילדה הלכה ללימודים והוא בצבא ובכוחות הביטחון, פער גיל, פער השכלה, פער משכורת ואז יש מה? גירושין. אנחנו לא נוותר על החברה האדירה שלנו בשביל החסמים והבעיות שעושים לנו. אין שום סיבה בעולם שכל מי שפה, ואני אדאג לפרסם את מה שאני אומר פה לכל ולכלל הדרוזים במדינת ישראל. חברים, בואו נתעשת, שבעים וארבע שנה אנחנו עשינו את כל מה שנתבקשנו. עכשיו אני דיברתי על סגן אלוף שהפך להיות אלוף, אלוף משנה, שנהרג בעזה. היינו בוועדת הבריאות, פרסמו שמות, אז אלוף משנה מ' שנהרג בעזה, הוא נהרג בשביל מדינת ישראל, לא בשביל חורפיש, בין היתר גם חורפיש. חברים, תיקחו אותנו ברצינות, אנחנו לא נוותר לאף אחד. תודה רבה. תודה רבה, חבר הכנסת, עלי סלאלחה. האם נציגי האוצר נמצאים פה? בשביל גילוי הנאות, אני דיברתי גם עם השר חמד עמאר, אנחנו הזמנו אותו לפה, הוא בירך על הדיון והוא ביקש כמובן שאתם תייצגו אותו ובדיונים הבאים הוא יצטרף. לא, מן הראוי שהוא כן יהיה פה. הוא מצטער שהוא לא פה. הוא אחראי לתכנית. כל הזמן הוא מדבר על התכנית, הבאתי לכם והבאתי לכם כסף, והכסף איננו.

הוא היה צריך להיות פה, אני מצטער שהוא לא הגיע, אנחנו נעשה את הדיון. אני חושב שאתה מסכים איתי שכן צריכים לעשות את הדיון. בבקשה. קודם כל, חידשת לי, למרות שידעתי שבצנזורה הצבאית כן הולכת לפרסם את סגן אלוף מ', אבל הבנתי שזה יהיה באיזה שהוא שלב מאוחר, בעוד כמה ימים. כן, סגן אלוף מ' מחורפיש הקריב את עצמו למען המדינה, הוא עדיין עלום שם ואם יתפרסם, אז תדעו בדיוק מי. איש יקר, חייב, השאיר לנו מורשת מאוד מאוד ענפה שאני מאמין שיום אחד הדורות הבאים ידעו מה היא. בבקשה, האשם. בוקר טוב. מאז שהתקבלה החלטה, בערך לפני חצי שנה, עשינו מאמץ מאוד גדול, על מנת לסיים את שלב ההכנות. על פי החלטת הממשלה היינו צריכים להקים מספר צוותי עבודה, ביחד עם המשרדים כמו משרד השיכון, משרד הבריאות, משרד המדע ומשרדים אחרים. הצוותים האלה הוקמו וחלק מהמשרדים כבר סיים את של הכנת הקולות הקוראים, ואני מבין שמחר בבנייה התקציבית, אגף תקציבים יתייחס לזה. חלק גדול מהכסף יעבור לוועדת הכספים ביום רביעי. מה שעבר עד היום, ואחר כך אתייחס לזה ביתר פירוט - - - ההשלמה של הדברים שאתה אומר, אני מבין שמשרד האוצר, אגף תקציבים יתייחס לזה?

אז תהיו מוכנים לדבר אחרי האשם, כי אתם לא מופיעים בסדר דוברים אצלי. בהתאם לפריסה של החלטת הממשלה, היה צריך להעביר בשנת 2021 שלוש מאות שבעים ושישה מיליון שקלים, בסך הכל עברו עד היום שלוש מאות ושניים ואת השאר, חלק בעבודה מקצועית אל מול המשרדים, חלק שוטף שנדרש לפי הביצוע. עד היום מתוך שלוש מאות שבעים ושש עברו שלוש מאות ושתיים, ואת השאר אנחנו נעביר במהלך השנה - - - יש לכם חלוקה באיזה ישובים וכמה כל ישוב? כן, כן, זה מה שיפתח יעשה אחר כך. אתם מציגים את זה במצגת? אני יודע להגיד לפי משרד, לא לפי ישוב. לא מציגים את זה במצגת, אני יודע להגיד אילו כספים הועברו למשרדים. הם קיבלו את המאה מיליון של השוטף שלהם ואת השש עשרה לרמת הגולן ויש דברים שעוברים למשרדים, כמו למשרד החינוך, השוטף של משרד הרווחה - - - שנייה, יש לי בקשה אליכם, האשם ומשרד האוצר, את הנושא הזה גם ביקשתי בדיון הראשון שעשנו בוועדת אפילו בוועדת הכספים, בבקשה תעשו הבחנה בתקצוב בין השוטף לבין התוספתי, זה עושה סדר. כאשר אני מדבר על השוטף, זה המאה מיליון שהם תוספתי שהולכים למשרד הפנים ולרשויות.

הם תוספתי, אבל אנחנו קוראים לזה תקציב שוטף. זה לא התקציב השוטף הרגיל. לא המיליארד וחצי השוטף, אתם מדברים מתוך המיליארד וחצי התוספתי, מאה מיליון שעברו לישובים כשוטף. מאה ושש עשרה מיליון שקל עברו לרשויות.

כשוטף שלא בעבור חשבונית או לא בעבור קול קורא. לא, זה השוטף שלנו, קוראים לזה צמצום פערים. זה היה ב-959 וגם עכשיו בשתי ההחלטות החדשות, זה כבר עבר, כל הכסף עבר בסוף השנה שעברה, בסוף דצמבר אם אני לא טועה. לגבי שנת 2022, כמו שאמרתי, סיימנו את העבודה. ישבנו עם כל משרדי הממשלה, כולל אתמול בערב עם משרד השיכון, אישרנו את הקולות קוראים, תכנית העבודה הממשלתית על פי החלטת הממשלה. מחר האוצר, בימים הקרובים, יביא את זה לוועדת הכספים והכסף יזרום. מה שעבר עד היום מתוך שש מאות חמישים מיליון שקל, שהיו צריכים לעבור בעשרים ושתיים תוספתי, עבר עד היום שלוש מאות חמישים ואחת מיליון. אז שלוש מאות חמישים ואחת, לפני זה מאה מיליון שוטף - - - לא מאה מיליון, זה שלוש מאות ושתיים שעברו, כולל המאה מיליון של השוטף. אה,

השאר יעבור לפי התקדמות המשרדים בעבודה מול הרשויות ומולנו. לאחר אישור שלנו לוועדת היגוי, של תוכניות העבודה והקולות הקוראים. אתמול אישרנו את תכנית העבודה של משרד השיכון בהיקף של מאה שמונים מיליון שקל, זה אמור להעלות בוועדת הכספים בימים הקרובים. מאה שמונים מיליון שקל - - - זה לא הסבסוד.

זה כל השאר של משרד השיכון. הסבסוד זורם באופן תקין, לא מחכים לשום - - - אז מאה שמונים מיליון ממשרד השיכון מיועדים לתכנון ולבניה או הם מיועדים גם לפיתוח?,

גם תכנון וגם לבנייה לזוגות צעירים. תכנון מוסדות ציבור, שיקום שכונות ותיקות וכל הסעיפים האחרים שהם לא סבסוד. אתם יודעים לעשות חלוקה בין כמה לתכנון, כמה לשיקום שכונות - - - כן. כן, זה גם כתוב בהחלטת הממשלה. כמה מהתקציב הזה? אתה אומר מאה שמונים מיליון?

אני ראש הרשות, אני רוצה לדעת כמה אני מקבל, כמה אני הולך עכשיו להשקיע בתכנון שלי. אני חושב שמשרד השיכון - - - הסכום יותר גבוה ממאה שמונים. כי לא הכנסתי לשם את הסבסוד. אנחנו גם הצלחנו יחד עם האוצר ועם השר חמד עאמר להקדים את כל הכסף של התכנון מ-2023 ל-2022. הוא מעביר את כל תקציב התכנון שמיועד להחלטה כבר השנה, על מנת לאפשר למועצות להתקדם בתכנון. כן, אבל כל התקציב של התכנון לא עובר את השישים מיליון שקל. בסדר, אבל זה מה שיש לנו בהחלטה. אנחנו נעביר את הכל כבר השנה. חברים, אנחנו הרי גם ביקשנו מכם, יש סיכומים גם של הדיונים, אני רואה גם חברי כנסת שנכחו פה, ביקשנו לבחון אפשרות להגדיל את תקציב לתכנון, היה או לא היה חברים? כל מי שהיה איתנו בדיונים, אמל, הרי ביקשנו לבחון ואתם אמרתם וגם האוצר אמר שיש אפשרות לבחון את התקציב של התכנון ולהגביר - - - ברשותך, קודם כל אנחנו נעביר את כל הכסף של 2022 ו-2023 כבר עכשיו, זו המנה הראשונה. עד מתי?

משרד השיכון מנסה עכשיו לגבש תמונת מצב תקציבית כמה באמת צריך במגזר הדרוזי, על מנת לסיים את כל הסוגיה הזו של התכנון. אתמול נאמר במשרד השיכון שזה מאה עשרים מיליון שקל סך הכל. במשרד השיכון מגבשים תכנית או במשרד האוצר?

משרד השיכון צריך להביא לנו את הנתון הסופי והאמתי כמה כסף נדרש על מנת להשלים את כל - - - אתה אומר מאה עשרים מיליון? אתמול דיברו על מאה עשרים ושבע מיליון שקל לפי הנתונים שלהם. אנחנו בתכנית התלת שנתית הזו צריך להשלים עוד שש מאות מיליון שקל, על מנת להגיע לשלושה מיליון שקל. אני מניח שברגע שהאוצר ומשרד השיכון יסיימו את העבודה שלהם, חלק מהכסף של התכנון יבוא מהשש מאות של ההשלמה. מההשלמה, ממה שנשאר, כן.

אני עוד פעם אומר, תיכף נשמע את זה גם מראשי הרשויות, אם משרד השיכון, ואני אומר את זה לעניות דעתי ואני חושב שאני אחראי ובקיא במה שאני אומר, מאה עשרים מיליון שקל היום לתכנון בישובים הדרוזים זה מעט מאוד כסף. גם אם משרד השיכון אומר לכם, אנחנו צריכים מאה עשרים מיליון שקל לגמור את התכנון בכל הישובים הדרוזים, אני אומר לכם, תבדקו את זה לעומק,

אנחנו לא גורמי מקצוע, המחוז - - - אני בא משם, אני בדיוק כמה עולה ואמרנו את זה. היום כשעולה לתכנן שמונה אלף שקל לדונם, כן? תעשו מכפלות פשוטות, שמונה אלף שקל כפול כמה הדונם שיש בבית ג'אן, כמה דונם יש בחורפיש, כמה יש בדליית אל כרמל, אתם תגיעו בין ארבע מאות לשש מאות מיליון שקל. אתמול שאלתי את השר חמד עמאר, למה אתם לא מעבירים כסף למועצות? הוא אומר, אנחנו העברנו מאה מיליון למשרד הפנים - - - משרד הפנים הוא לא מתכנן. משרד הפנים הוא לא זה שלא העביר את הכסף. אני לא יודע עכשיו למי להאמין, משרד הפנים, משרד האוצר, ראשי מועצות. את האמת, אנחנו בברוך אחד גדול. יושב כאן משנה המנכ"ל של משרד הפנים, אולי הוא יתייחס לזה. אז בואו נעשה סדר. זה הפתיח שלך, עוד לא סיימת.

בנוגע לנושא של העברת תקציבים, אתם יכולים להתייחס? בוקר טוב, אני משנה למנכ"ל משרד הפנים. שלום רב, אדוני. מאה מיליון שקל בהחלטת ממשלה מופיעים בשנת 2021 ו-2022. ב-2021 עברו הכספים לרשויות, ב-2022 אנחנו מקבלים שיעברו מחר לפניה תקציבית בוועדת הכספים ואנחנו מיד נעביר אותם לרשויות. אבל בלי שום קשר זה צמצום פערים - - - אדוני ראש המועצה,

זה אכן לא קשור לתכנון. חבר'ה, על מנת שלא נערבב. רק רגע, זה מאה מיליון 2021, 2022? לא, מאה ומאה. מחר יעבור מאה מיליון? כן, מחר יעבור מאה מיליון מתקציב של משרד הפנים. שש עשרה מועצות מקומיות ועיר, תחלק את זה, כמה זה יוצא? כלום כסף. זה על פי החלטת הממשלה, אלה

שני מיליון לצמצום פערים על פי דרישת ראשי הרשויות. אז איפה השלושה מיליארד שקל?

חבר הכנסת עלי, אנחנו פורטים את זה כרגע לפרוטות. הרי, אם היה שלוש מיליארד וכל הכסף היה עובר והמצב שלנו היה טוב, תאמין לי לא היינו יושבים פה.

אז אנחנו יושבים פה כדי לדון. תראו, בעבר משרד הפנים היה גם אחראי על התכנון ואז היה לו גם תקציב שהיה מעביר לוועדת תכנון ובנייה המקומיות, שהן היום באחריותו, על מנת שיוציאו מכרזים לתכנון ובנייה.

הכסף שעובר ממשרד הפנים הוא להסרת חסמים, הכסף לתכנון הוא בכלל עובר דרך משרד השיכון. לדעתי, כלקח לתכנית הבאה, אני לא חושב שצריך לשים את כל התקציב של התכנון במשרד השיכון, כי בסופו של דבר - - - זו הדרישה של ראשי הרשויות. אוקיי. אני שמעתי את זה גם בעבר, אני מכיר גם את הדרישה והלכתם לפי הדרישה. אתה יודע מה, אנחנו נבחן את זה בסוף מעשה. חברים, בשורה התחתונה, בלי תכנון לא נוכל להתקדם. בוא נתמקד, תיכף נחזור למשרדי הממשלה. בוא נתמקד במה עבר, מה אמור לעבור ומה הפער לדעתכם.

משרד השיכון. כדאי שיפתח יתייחס לזה. בבקשה, לתקציב של משרד השיכון. לא הסבסוד.

זה גם חלק מתקציבי השיכון, זה תקציב עיקרי מאוד בהחלטה והוא עבר, כבר שיחרר. אני מניח שאתם מרגישים את זה טוב בשיווקים וגם בהגרלות שכבר מתבצעות, אחרי שנתיים שהיה פער והרבה חסמים. כן, אבל יש עלייה. בפועל, אתה מדבר על הסבסוד כרגע? התקציב של הסבסוד הועבר במלואו, כן. התקציב של הסבסוד עבר במלואו, בפועל אתה אומר שמרגישים עלייה. בפועל הזכיין,

משלם יותר כסף מאשר בתכנית הקודמת, שהסבסוד היה עד שלוש מאות אלף שקל? הגדלנו את הסבסוד עד ארבע מאות אלף שקל ותיכף תשמע מפי ראש המועצה יאסר גדבאן, סגן יושב ראש הפורום ראשי הרשויות הדרוזיות, בדיוק בטבלה מסודרת, שאנחנו קיבלנו, כמה ואיפה הייתה העלייה מול תכנית 959, תכנית הקודמת. בוא תתייחס למשרד האוצר, מה הועבר לרשויות ובאיזה תחום,

כפי שהאשם גם הציג, התמונה התקציבית היא כזו, ב-2021 הועברו כבר שמונים אחוז מהתקציבים שכללו שלושים ושניים מיליון שקלים. שאר התקציבים ממתינים או המתינו, חלקם כבר בתהליך שמעבירים - - - כמה זה השאר? אתה אומר שלוש מאות חמישים ואחד

אז שישים - - מהתקציב של שנת 2021, אז שלוש מאות ושניים מיליון כבר הועברו. ארבע נקודה שניים מיליון בתהליך העברה, זאת אומרת יועברו בשבועיים הקרובים,

ארבע מיליון ומאתיים אלף?

שישים מיליון ומאתיים אלף ממתינים עדיין לסוף גיבוש קולות קוראים של המשרדים באיזו שהיא עבודה שנדרשת, אני אוכל לפרט אחר כך על כל משרד. בנוסף, עשרה מיליון נוספים שהם בעצם הפעילות שמתבצעת, זאת אומרת בקצה הפעילות מתבצעת, יש תקציב, אין חסם, אלא זה עשרה מיליון שעוד יועברו מתקציב ההחלטה, פשוט ברישום בין המשרד הם עוד לא הועברו.

פה אתה נגעת למעשה בכל המשרדים?

זו הסתכלות כללית על ההחלטה של שנת 2021. אני רוצה לחזור על המספרים בגדול, על מנת להבטיח לעצמי שאני מבין מה שאתה אומר, אוקיי? בסדר גמור. שלוש מאות ושניים מיליון שקל, פלוס ארבע נקודה שניים מיליון שקל, פלוס שישים נקודה שניים מיליון שקל, פלוס עשר מיליון?

כמה זה ביחד? שלוש מאות שבעים ושישה מיליון נקודה שתיים.

שמדובר כאן על תקציב 2021, 2022 - - - זה רק 2021. ללא 2023, תיכף אני אדבר על 2023. זו נקודת המצב ל-2021. סליחה, 2021. כעת אני אתן את התמונה לשנת 2022. בשנת 2022 תוקצבו כבר מאה ושלושה מיליון נקודה שתיים. כאשר אתה אומר תוקצבו? הועברו, כבר אחרי ועדת הכספים. זה אחרי ועדת הכספים, זה בדרך לרשויות.

פניות בתהליך, זאת אומרת שכבר נראה אותן בשבועות הקרובים בוועדת הכספים, זה כשלוש מאות שבעים מיליון. אם אני אדייק, שלוש מאות שישים ותשעה מיליון. דוגמא לתהליך שנמצא בקנה? משרד השיכון, לדוגמא, מאה תשעים וארבע. אני קצת מדייק את המספרים שנאמרו בגלל שהייתה בקשה, גם מהמשרד וגם אצלנו מהשר חמד עמאר, להקדים את כלל תקציבי התכנון לשנת 2022. כלומר, כבר לתת את מלואם בשנה הזו. אתה מדבר על השישים? אני מדבר על התכנון. חמישים וארבעה מיליון ושש לרמת הגולן, זה שישים מיליון שקל. על זה התכנית מדברת.

אני מדבר על התכנון של משרד השיכון, שהוא סך הכל ארבעים ושישה מיליון. תכנון של משרד השיכון. כן, ארבעים ושישה מיליון. ויש את רמת הגולן - - - אני אוודא עוד פעם את המספר, אבל - - - תבדקו. אני יודע על חמישים וארבע ועוד שש. מה זה, אתם מתכוונים לשכונות חיילים משוחררים? תכנון זה באופן כללי, שכונות מגורים - - - לא,

שכונות מגורים, גם מפורט וגם מתארי. גם שכונות חיילים משוחררים. זה לעג לרש. זה תכנון בקרקע פרטית ומעורבת, ללא התכנון של שכונת חיילים משוחררים. התכנון לשכונת חיילים משוחררים מגיע ממקור אחר וזה חשוב. הוא מובנה בתוכו? אם משרד השיכון מתכנן את השכונות, אז זה מתוקצב. אבל זה לא מגיע מהתקציב הזה.

לא, זה תכנון לקרקע פרטית ומעורבת.

מתי אתם חושבים לסיים את העניין של התכנון בכפרים הדרוזים? כאשר נפסיק לשלם את הקנסות הכבדים של אדון קמיניץ? אז כפי שאמרתי, התקציב כולו גם מועבר השנה אל משרד השיכון, בגלל זה גם סך התקציב למשרד השיכון שהוא מאה תשעים וארבעה שקלים, לא כולל סבסוד. זה תקציב שכרגע אתמול, כפי שהאשם נגע, הייתה ועדה במשרד השיכון שבה אישרנו את כל הקריטריונים ואת אופן החלוקה של התקציבים והם יועברו בשבועות הקרובים למשרד.

ברגע שאתמול אישרנו, אנחנו באוצר כרגע מנסים לעשות את העבודה כמה שיותר מהירה, מקצועית ויסודית, לשבת במשרד, להשלים את כל הדברים, כמו שקרה אתמול עם משרד השיכון. ברגע שסיימנו את זה, אנחנו אצלנו מאוד מהר מנסים להעביר את התקציבים, להעביר את זה לוועדת הכספים ושם גם מאמצים להעביר את התקציבים מהירים, וזה בעצם תהליך של פנייה בתהליך,

אתמול אישרו ואני מאמין שכבר בשבועות הקרובים נראה את זה במשרד השיכון. איך אתה מחלק את המאה תשעים מיליון? הכל גם גליל וגם גולן? אם זו הייתה השאלה.

אתם אמרתם מאה עשרים מיליון תוספת לתכנון, זה מה שהאשם אמר, אתה אומר מאה תשעים - - - מאה תשעים זה סך תקציבי הפיתוח של שיכון,

אוקיי, אתה אומר ארבעים ושש, אבל אני אומר חמישים וארבע ועוד שש שזה שישים. אם אתה מחבר את שניהם, זה עושה לי סדר שזה מגיע למאה תשעים, יכול להיות שלזה אתה מתכוון? מאה תשעים אני כללתי שם את כל תקציבי הפיתוח, כולל הסרת חסמים, סבסוד קרקע פרטית, כל הפעילות שבעצם הוגדרה בהחלטת הממשלה ורק לשנה זו כמובן, שב-2023 יש את אותו סכום בשני. אותו סכום מה? של חמישים וארבע או מאה תשעים?

את כל התכנון אנחנו נותנים השנה, מלבד כל התכנון שזה הסכום שנגעת, אז יש את כל תקציבי פיתוח של שיכון, חציים לשנה זו וחציים לשנה הבאה.

הבנתי, אנחנו עוד נחזור אלייך. לא בטוח שכולם הבינו את מה שאתה אומר. אז למה עדיין מדשדשים ולא יצאו לפועל, למה? אפילו מנהל הוועדה לא הצליח לעקוב אחרי המספרים. הרבה מספרים. אף אחד לא קם בכל השכונות הדרוזיות ובכל הכפרים.

תוך כמה זמן אתם יכולים להניח בפני הוועדה טבלה מסדרת ומסודרת, תוך כמה זמן? שבוע, ארבעה ימים?

אני חושב שיהיה נכון להעביר את זה, לפחות בשבוע הבא או עוד שבועיים, על מנת שכבר נעביר לוועדת הכספים תוך שבועיים.

שתהיה טבלה מסודרת, שהיום חבר כנסת וראש מועצה וכל מי שיושב כאן, שיהיה לו מול העיניים. תצאו מנקודת הנחה שאנחנו מבינים שני CC בנושא תכנון ופיתוח. אנשים יושבים פה כי אכפת להם, מדברים מדם ליבם וזה מת. אנחנו עוד מעט שנה, הממשלה הזו קיימת שנה, בסופו של דבר לפי מה בוחנים אותנו? לפי המסמר שנתקע בשטח. תוכננו משרד השיכון ועל ידי משרד הפנים. אף בית לא קם עדיין. אנחנו צריכים להתקדם. כל הכיווצים, כל הישובים, יום יום אני רואה בתים עולים למעלה. בוא נשמע את ראשי הרשויות, מי שהגיע. אנחנו נפנה לראשי הרשויות ולאחר מכן נשמע גם את משרדי הממשלה ולאחר מכן גם נמשיך פה את ההתייחסות.

קודם כל, בוקר טוב. אני מברך על עצם קיום הוועדה, באמת שיש מעקב בוועדה כזו, אבל המצב הוא לא טוב. מ-2019 ועד היום אנחנו חיים על כרעי תרנגולת. איך אומרים, רק מהשאריות של החלטה 959, שזה בהמשכים. המצב בישובים לא טוב. הביוב גואה על הכבישים, אין ניקוז ואין תשתיות. אפילו אני כראש רשות, לעיתים אני מתבייש להסתובב בישוב. המאה מיליון שהועברו הם צמצום פערים שבאמת לא סגרנו עד היום. יש עוד מאה מיליון בדרך גם לצמצום פערים, אלמלא זה לא יכולנו - - - החלוקה הייתה פייר נפש או פייר - - - לא, יש חלוקה שלושים שבעים ואחרי זה לפי זה.

אני אומר לכם, עכשיו אני רוצה לייצג את בית ג'אן, כל הישובים חשובים לי, אבל יותר חשוב לי בית ג'אן שאני מייצג אותו. אני נמצא בפיגור של חמישים שנה בתשתיות. לא יכול להיות שישוב כזה נמצא בפער כזה של תשתיות, ישוב הררי, בגובה מעל אלף מטר מעל פני הים. לא מתחשבנים איתי דיפרנציאלית בתקצוב, לכן צריך לחשוב טוב כיצד להביא את הישוב הזה למצב נורמלי, מבחינת תשתיות. מופיד, אני אומר לך, היו לי מכרזים בתכנון לפני שנתיים, יש לי מתכננים שזכו במכרז, לא יכולתי לחתום איתם הסכם, משום שאין לי סעיף תקציבי וזה אסור על פי חוק, בואו כולנו נתהדר. אני חושב שמספיק עם ההצגה, מספיק עם הפוטו שופ, לבוא ולארגן סרטונים. אני רוצה פתרונות, אני באתי לפה לכבד את הוועדה, איך אומרים, לצעוק את צעקתי. יכולתי להיות בישוב שם ולטפל בישובים, בישוב שלי. כל הדרך מבית ג'אן עד פה, כל זה הודעות על פינוי זבל. אין לי כסף לשלם גם, מה אתם רוצים ממני? אני רוצה לטפל. לא יכול להיות שאני צריך להתחנן על נפשי לטפל בתושב, זה המצב חברים,

אנחנו באמצע 2022 ועוד לא קיבלנו שקל אחד לתקציב 2022, שקל לא נכנס לרשויות, על מה אנחנו מדברים? שנה הבאה, שנת בחירות, ישבו לי פה על הוריד. שלוש שנים לפני זה הייתה הקורונה, לא היו תקציבים, אז מה?

נבחרנו להיות סתם ככה דוגמא? לדגמן? זה המצב. מי שמכיר אותך יודע שבטוח אתה בא כדי לעבוד. אני באתי לעבוד ואני עובד תאמין לי. אני בטוח. אני עובד ועושה את הכל באמת לשרת נאמנה את הציבור שבחר בי.

כמה כסף בשנה האחרונה נכנס מהתכנית הכלכלית למועצה המקומית בית ג'אן?

תודה רבה. נכנס שבעה מיליון, נמצאו פערים שבע נקודה משהו בצמצום פערים של התכנית של 2021, עוד שמונה מאות תשעים אלף שקל ממשרד הפנים לנושא של 2021. ל-2022 עוד לא ראינו כלום. חבר'ה, אני אומר לכם, יש לי שלושים תביעות רכבים ובצדק, אני מצדיק את האזרח, כי הם נכנסו בבורות. תיכף אנחנו נשמע את האוצר ואת הרשות למקרקעין. שנייה,

אתה ציינת שמונת אלפים שקל, פלוס מינוס, לתכנון לדונם, איפה התכנון של התשתיות? צריך להוסיף על זה עוד אלפיים חמש מאות עד שלושת אלפים שקל לדונם עבר תשתיות. במקרה הטוב. כן, אבל את כל זה לא ראינו. בית ג'אן לבד, גם הצגתי למשרד האוצר, אם אני רוצה עכשיו ככה לישון בשקט, אני חסר לי שלושים מיליון שקל לתכנון קרקע פרטית וקרקע מעורבת, גם תכנון תשתיות. אז, כמה אני מקבל מזה?

אני צריך להפר הסכם עם אנשים או עם אלה שזכו, אין לי את הכסף לשלם להם. עכשיו, יתרה מכך, הנה אני אומר את זה, אם רוצים לקדם את התכנון, חברים, יש החלטת ממשלה 664, 2022 בדצמבר 2020, צריך לתחזק את מחלקות ההנדסה. לא יכול להיות שעל משרה אחת בן אדם רץ יום ולילה והוא לא מספיק. צריך לתגבר את מחלקות ההנדסה, הצגתי את זה ואני אמשיך להציג את זה. אי אפשר להתקדם בלי זה, אי אפשר. אני מכיר את התכנון ועסקתי בתכנון לפני כן, אני מנסה לעזור אבל לא כל הזמן, יש לי עוד כמה דברים לעשות. צריך לתחזק את מחלקות ההנדסה. פעם ראשונה אני שומע ראש המועצה מדבר בגובה העיניים לחבר'ה היהודים. אני חושב שהגיע הזמן שתצאו לצמתים ותרימו את הדגל השחור. עדיין לא מאוחר לצאת. לצאת לצמתים אפשר. יש לנו ילדים שרוצים לחיות. קודם כל, תודה רבה ראדי על הדברים שאמרת. עלי, אתה חוזר אחרי זה לדיון? יש לי עוד דקה. יש עוד כמה דיונים, יש גם דיון חשוב על התשתיות. אני לא רוצה לפספס, מופיד.

בית ג'אן אין אזור תעסוקה, אין אזור תעשייה, אין מסחר, אני חי על ארנונה למגורים ומי שחושב שהפלנו אותו לרעה מקבל שבעים אחוז הנחה על פי חוק. חבר'ה, אני לא יכול להתקדם מכלום. אני רוצה באמת לקבל כספים וביקשתי להרחיב את שטח השיפוט, אני לא מקבל כלום. הרי, יש מסביבי אזורי תעסוקה ותעשייה, בבקשה יפנו לכרמל, אני רוצה לקבל מכרמל ואני רוצה לקבל ממקומות אחרים. שהם יפנו וייתנו לי, איך אומרים, חלוקה, אין לי. אין לי מאיפה להביא כסף, אין לי. אני אעלה את זה גם בוועדת הכלכלה. אני מאמין. אנחנו נדבר גם על התכנון האזורי, אבל אמרת דברים מדם ליבך.

למי שלא מכיר, הוא גם אלוף משנה במילואים, הוא שמאי מקרקעין והוא בקיא בתחום התכנון, ומתכנן ערים; והוא מתכנן את בית ג'אן כעיר. אני אומר את הדברים בשבחו, כי הוא באמת בא לרשות המקומית על מנת בעיקר לקדם את נושא התכנון. פה אני רוצה להגיד משהו לחברים, למה בוועדה הזו וגם בדיון הבא אנחנו מתכוונים לדון ולהמשיך את הדיון על התכנון המפורט. אנחנו מתמקדים בנושא התכנון, ולא סתם אמרתי שזה לא מספיק כסף לתכנון. כי, תכנון הוא לא רק למגורים, זה לתשתיות, אזורי תעסוקה, אזורי תעשייה. אנשים אין להם איפה לעבוד, חסר מקומות עבודה. אפילו אין לנו עדיין תכנון אזורי לאזורי תעסוקה ומסחר, שיהיה אפשר להכין משהו אזורי, בינתיים בתוך הישובים,

בית ג'אן זה ישוב נידח, חורפיש זה ישוב נידח, ואם אנחנו לא משקעים בתכנון אנחנו לא נוכל להתקדם בכלום, לא נוכל להתקדם בשום דבר. ראש המועצה בבית ג'אן, בחורפיש או בפקיעין או בכל מקום אחר לא יכול לבנות בית ספר ולקבל היתר בנייה, אם אין לו מתחם תכנון מפורט, שמתוקף התכנון הזה יכול להוציא היתר. זאת משום ששום משרד ממשלתי לא יתקצב אותו, גם אם משרד האוצר מעביר למשרד החינוך כסף, הוא לא יכול לתקצב כי אין לו היתר.

הוא לא יכול להוציא מכרז, הוא לא יכול בכלל לעמוד בתנאים של הקול קורא. דיברו כאן על מגרשי כדורגל, מגרשי כדורגל אצלנו נופלים, למה? תקציב יש, במדינת ישראל יש כסף, אם מישהו יגיד לי שאני טועה, אני אוכיח לו שהוא מבולבל. לא חסר כסף למדינת ישראל, חסר תכנון. אם משרד השיכון ירצה ביתרה להוציא קולות קוראים, זה לתקוע מסמר בארון המתים של מוסדות הציבור, אין תכנון. לא, אנחנו גם לא עומדים. במגרשי הכדורגל רוצים היתר, מספיק שמישהו מערער. מספיק שמישהו מערער שמגישים את התכנית להפקדה בתנאים, ואחרי זה מפרסמים ויש את התקופה של הערעור, זה תוקע בכלל היתר של מגרש כדורגל. הקול קורא התוקף שלו פג, הכסף נעלם ואחרי זה אתה צריך את כל התהליך מחדש. חברים, תבינו למה נושא התכנון חייב להיות בדמנו. שוב, הכסף והתקציב המוצע לתכנון, לצערי ואני אמרתי את זה עשרים אלף פעמים, הוא לא מספיק בהתאם לטבלה של תכנון. אני מדבר רק על תכנון, התקציב של שמונה אלף שקל תכנון מתארי לדונם, אחרי זה יש פיתוח תשתיות, וצודק ראש המועצה בבית ג'אן שאמר שצריך אלפיים שקל, זה גם במקרה הטוב, כי צריך להכין תשתיות ביוב, כל זה עולה כסף. אנחנו לא שם, לצערי. אתה רצית לשאול שאלה, מנהל הוועדה, או שקיבלת תשובה? קיבלתי תשובה.

אני כמנהל הוועדה קיבלתי כאן פנייה מאחד הצופים בפורטל דווקא לגבי התקציב. אני חוזר על זה, צוין מאה שמונים מיליון שקלים ממשרד הבינוי והשיכון, שמיועד לתכנון שכונות ותיקות ועוד מאה עשרים מיליון שקלים תוספתי לתכנון בישובים. דובר כאן על עוד מאה תשעים וארבע מיליון שקלים שיבוא ממשרד הבינוי והשיכון לפיתוח. השאלה כאן האם התקציבים הם ביחד או כל תקציב כזה לחוד או שכולם זה תקציב אחד, רק הוא מפורק פשוט? פשוט אנשים צופים בפורטל והם רצו לקבל תשובה.

המספר שנגעתי, הוא כלל התקציבים של משרד השיכון, כמובן שהכל מפורט בהתאם להחלטת הממשלה. זאת אומרת, כמו שאמרת, יש שם קשיי ניקוז, מרקם ותיק, מוסדות ציבור והכל מפורט למספרים בהתאם להחלטת הממשלה. מאה שמונים לחוד, מאה תשעים לחוד,

כל סעיף - - - חברים, כל הכסף הוא לא רק לתכנון. שיקום שכונות ומרקם ותיק, אלו תקציבים שאי אפשר להגדיר אותם שהם תקציבי תכנון, הם השלמות פערים וכן הלאה. תוודאו בנושא תקציבי התכנון. בבקשה, האשם, איפה אנחנו עומדים? יפתח, כמה דברים, אנחנו מחכים להשלמת העבודה אל מול המשרדים בוועדת התקציבים בשבועות הקרובים. לגבי התכנון, אני שוב חוזר ואומר, יש כרגע גם תקציבים מהעבר שעדיין לא נוצלו, יש את התקציב החדש שאתמול אישרנו אותו של שנתיים בשנה אחת - - - למה לא נוצלו?

בוא נהיה כנים כלפי הציבור, אני הרי יודע שהם צופים בנו. חברים, למה התקציבים לא נוצלו? מה זו בעיה של ראשי הרשויות? זו בעיה של משרד האוצר? זו בעיה שלי כחבר כנסת? תגידו לי איפה הבעיה. שנייה, אנחנו כל הזמן חוזרים לסיפור הזה של התכנון. כרגע יש לנו את התכנון מאה שבעים וארבע מיליון שקל למגזר הדרוזי, לפי התוכניות הקודמות מהתכנית החדשה ברמת ניצול של עשרים וארבעה אחוז. אנחנו כרגע החלטנו שאנחנו מעברים את כל התקציב של כל התכנית עוד השנה, אפילו עכשיו בשבועות הקרובים, על מנת להקדים את התכנון. בנוסף, משרד השיכון עושה עבודת מטה על מנת להראות את המספר האמתי, כמה באמת צריך, כמה תוספת. כרגע אנחנו מדברים על מאה עשרים ושבעה מיליון שקל שאנחנו נצטרך להביא אותם או בסוף השנה או בהחלטה הבאה נראה איך אנחנו מתקדמים.

כרגע קצב ההתקדמות בתכנון במגזר הדרוזי, מכל מיני סיבות, הוא לא משביע רצון והוא בעייתי. בגלל זה אנחנו הקמנו את ועדת המשנה גם במחוז נצרת וגם בחיפה, כי אנחנו רואים את הבעייתיות - - - מה הספיקו לעשות?

אנחנו נותנים המון כסף והמון תוכניות נסגרות, נפתחות ונסגרות במגזר הדרוזי. הם לא מתקדמים. אני מדבר איתך כי אנחנו מכירים לא מהיום. תגיד לי, אנחנו עוד מעט בממשלה שנה, הרי כולם יודעים וכולם יודעים מה העמדה שלי, שאני רציתי ועדת תכנון ייעודית כמו חריש למגזר הדרוזי שיסיימו את התהליך.

אוקיי, זו בעיה שלה. הייתה החלטת ממשלה שמקימים שתי ועדות משנה. הוקמו שתי ועדות משנה שהצהירו פה, אצלי בוועדה, שהוקמו שתי ועדות משנה. מה עשו שתי ועדות המשנה? זה לא לך, לא לחצר שלך, אני עושה דיון על מה עשו שתי ועדות המשנה. אנחנו מדברים על חודשיים, חודשיים שבתוכם היה חודש חופשים מאז שהוקמו הוועדות האלה.

אבל הנושא של הדיון - - - יש כאן בעיה שנמשכת כבר עשרות שנים ואנחנו לא מתקדמים בקצב הנכון וזה אחד הדברים שמדאיגים אותנו כרשות. אנחנו עושים את הכל כדי להתקדם, אנחנו רואים את הנתונים.

תקציבית? בואו תגידו לי.

אני אומר, אנחנו כרגע מתוך תקציב של מאה, מאה שבעים וארבעה מיליון שקל שכולו מחויב,

אנחנו לא מתקדמים אנחנו בעשרים וארבעה אחוז ביצוע. עכשיו אנחנו מוסיפים עוד שישים מיליון שקל, כולל רמת הגולן, ובסופו של דבר אנחנו נביא עוד כסף. בסדר, אני כן איתך. מההיכרות שלך אני גם רוצה לנצל גם את המקצועיות שלך, אתה איש מקצוע, אתה לא מהיום ראש הרשות. אנחנו עבדנו ביחד גם כשהייתי יושב ראש ראשי הרשויות, שהייתי יושב ראש הפורום ועבדנו ביחד. מהמקצועיות שלך והידע שלך איפה החסם הזה? יש כמה חסמים, אחד מהם הצביע עליהם חברי ראש מועצת בית ג'אן שמחלקות ההנדסה ברשויות לא מתפקדות, בגלל חוסר בכוח אדם. דבר שני, בוועדות התכנון המחוזיות והמרחביות,

הייתה בעיית כוח אדם קשה מאוד, שאנחנו לא זוכים לקדימויות שם. מישהו יכול למפות לי היום, האם לכל המתחמים המפורטים במגזר הדרוזי, בישובים הדרוזים והצ'רקסיים, יצאו מכרזים או שיש תב"רים? מישהו יכול להגיד לי את זה? מי יכול? אני חושב שמשרד השיכון צריך לתת לך. אני יכול להגיד מה יש לי. לך כן,

תיכף נגיע אלייך בחזרה, כי אתה אינדיקטור האינדיקציה פה. אבל מישהו יכול להגיד? הבעיה היא שכל התוכניות שנפתחו מומנו ונסגרו לאורך הדרך ולא התקדמו. תשמע, כאשר אני יושב עם ראש מועצה והוא אומר לי אתם לא עוזרים לי, אתם לא מקדמים ואני רוצה תקציב לתכנון מפורט שיש.

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה מעלה נפתלי, גם בית ג'אן חברים בוועדה הזו. היא הייתה מקבלת תקציב ממשרד הפנים, המשנה למנכ"ל משרד הפנים. הועדה המקומית לתכנון ובנייה הייתה מקבלת תקציב, מהתקציב הזה היא הייתה מוציאה מכרזים לתכנון במתחמים מסוימים. אני אומר לכם, שהנושא הזה כבר לא קיים. משרד השיכון, נכון יש לו תקציבים, אבל הוא לא מוציא מכרזים לכל המתחמים בכל הישובים.

אני לא יודע אם הם אמורים להגיע לפה, הוא יסביר לכם על כל מתחמי A,

אין לו בכלל תקציב, אף אחד גם לא נתן לו להוציא מכרז לשם והתושבים צועקים ובאים אליי הביתה.

אתה התחלת את התכנון, איפה אנחנו עומדים? אתה היום בכנסת, למה אתה לא עוזר לנו? אליי הביתה הם מגיעים ואני מבין מה הם אומרים. אני מחפש את הכסף ואני לא מוצא, ואני מחפש את התב"ר ואני לא מוצא אותו. אומרים לי בשביל מה, למה צריך להקים ועדת משנה שתעקוב אחרי החלטות ממשלה? חייבים להקים את הוועדה הזו, הוועדה הזו קמה על מנת לטפל בדברים האלה, ואם לא הייתה קיימת המצב שלנו היה בהרבה יותר גרוע ואנחנו נמשיך לעקוב אחרי כל מהלך. אני אומר לכם, אני מתחייב להפוך כל אבן על מנת שנשלים את התכנון, כי זה האל"ף בי"ת שלנו. בלי גמר התכנון, אני לא אומר ששאר הדברים לא חשובים, אבל סיימנו את התכנון, תאמינו לי שהרכבת תצא, תדהר והיא יכול להתקדם ולפתור את כל הבעיות. תעזרו לנו בזה, משרדי הממשלה, הקשבתם, שמעתם, אני מבקש שכל אחד יתייחס, תציעו לי הצעות איך אנחנו פותרים את זה. לא מאשרים ועדות גיאוגרפיות, מוציאים שטח, מורידים שטח, כל זה משפיע על התכנון, די זה נמאס. אפשר להתייחס?

אחרי זה אני רוצה לשמוע את משרדי הממשלה, כל אחד במשפט. ואחרי זה האשם יש לו משהו. עכשיו כביכול אכלנו את הדג המסריח, גם נגורש מהעיר. חבר'ה, הכסף שנותר מהחלטות הממשלה הקודמות לתכנון משולם לפי אבני דרך. זאת אומרת, מרגע שמתחילים את התכנון מקבלים עשר אחוז, מגישים חלופה, עוד עשרה אחוז, מגישים תכנית לוועדה, עוד חמש עשרה אחוז וככה אנחנו רואים יתרות. מה הפקדה בתנאים? כן, בדיוק, אנחנו רואים יתרות. זה לא אומר שאנחנו לא מנצלים את הכסף, אבל צריך לשים את הדברים על דיוקם. אלו לא יתרות שלא מנוצלות, אלו יתרות שאמורות להיות מנוצלות. אמרתי שהכל מחויב. בסדר, אז מחויבים, אבל בואו נדייק.

חושבים שאנחנו לא יודעים לנהל ולא כלום,

הכסף מנוצל לפי אבני הדרך. מופיד, אתה מדבר על תכנון מפורט, יש בעיות שאמורה המדינה לתת פתרונות קצה ובלי זה כל מיני נציגי משרדי ממשלה בוועדות המחוזיות לא מאשרים. אני צריך לתת פתרון קצה מעבר לקו הכחול שלי, שהוא לא בתחום שיפוט שלי? אם זה ניקוז, ביוב ואם אלו תשתיות אחרות. מספיק לי מה שיש לי בתוך הקו הכחול. כל זה צריכה להיות חבילה אחת. אני אחראי, אני נושא באחריות, אני יודע, אבל אני לא אחראי על פתרון קצה, איך מביאים את הביוב, לא יודע לאיזה בט"ש מחוץ לישוב, הנה כתוב פה שמורת טבע. איפה שאני הולך אומרים בית ג'אן שמורת טבע, נכון. כל דבר הכי קטן אני נתקל בחמישה גורמים בממשלה שמסלול נינג'ה האמריקאי יותר קל, רשות רט"ג,

העתיקות, רשות הניקוז, רשות הנחלים, איכות הסביבה. שכחת עוד משהו, המועצה של הגנים הלאומים. אמרתי רט"ג, גנים לאומיים.

אחרי שאתה עובר את רט"ג, אומרים לך, תשמע כל זה צריך אישור של המועצה לגנים לאומיים. אתה מגיע לשם, שם מתכנסים פעם בחצי שנה. עברתי את זה, מגרעת שטח משוכנת טבע. חשבתי שהכל נגמר עם שאול גולדשטיין,

לא אדוני עכשיו אנחנו צריכים להגיע למועצה לגנים לאומיים. אני מגיע לשם וכל דיון זה חצי שנה, אז זה דוחה לך את התכנון בעוד חצי שנה. אנו מברכים את רעיה שמונתה למנכ"לית רשות הטבע והגנים. פעם ראשונה שממנים מישהו מתוך הארגון כמנכ"לית. אני אומר את זה בקול רם, ידי מושטת להתחיל דרך חדשה, קווים בוני אמון - - -, יש צורך לאזרח ואנחנו נדע לשמור על הטבע בבקשה. אם יש צורך, נעשה דיון פה אצלנו. בבקשה, משרד הפנים. בוקר טוב. אני משנה למנכ"ל משרד הפנים. אדוני יושב הראש, אני מאוד שותף לאמירה שלך שתכנון הוא בעצם הבסיס שעליו אפשר לבנות גם פיתוח כלכלי ולקדם את התשתיות והמרחב הציבורי בישוב. אני חושב שצריך להקדיש לזה משאבים רבים. אני כן אציין שמנהל התכנון הוא בעצם מנהל שכפוך לשרה. כפוף אליכם. אני לא יודע לתת מענים כרגע לתקציבים שלו, אולי מישהו בזום יוכל לסייע. לא, אני בקיא.

תוקצבו רק שני מיליון שקל לוועדות שקל וזהו.

אני כן אתייחס לסעיפים שהם תחת משרד הפנים. כמו שציינתי קודם, יש מאתיים מיליון שקלים,

שנה לתגבור התקציב השוטף. המאה של 2021 עברו, המאה של 2022, אני מקווה שבאמת עוד השבוע יעברו, ואנחנו נקצה את זה לרשויות. התקציב הזה הוא בעצם תקציב חופשי, לא מיועד או אולי התקציב הכי טוב עבור הרשות, כי סדרי העדיפויות בעצם נקבעים על ידי ראש הרשות והצוות שלו. אתה יכול להתייחס להחלטות של הוועדות הגיאוגרפיות, או שאתה לא בקיא? אני לא חושב שיש לזה סעיף בהחלטה, אולי יש איזה סעיף דקלרטיבי - - - לא, זה לא קשור לתכנית הכלכלית,

לא קיבלנו פניה ספציפית, אפשר לקבל ממך בצורה מסודרת את המנדטים והוועדות ונתייחס לזה בהמשך. חברים, הרי בסוף הכל קשור אחד בשני, למה אמרתי ועדות גיאוגרפיות ואני אומר תכנון, כי כל עוד ואין אישור של ההחלטות או של המסקנות של הוועדות הגיאוגרפיות זה ישפיע באופן אוטומטי על התכנון. לכן, בוועדות הגיאוגרפיות במשרד הפנים השרה צריכה לחתום. מספיק שהיא גורעת מהמלצות שטח מסוים, מתוך תכנית מתאר כוללנית, זה משפיע. זה כמו בניין קלפים כזה, זה משפיע על התכנון על לרמת המהנדס שדיבר עליו. אני מבקש גם לפרוטוקול - - - אם הוועדה תעביר רשימה של המונחים - - - יש פנייה למשרד הפנים, מנהל הוועדה. הוועדה תקיים עוד דיון בנושא ועדות גיאוגרפיות. אנחנו נענה על זה בצורה מסודרת.

תקציבי התגבור ותקציבי הפיתוח, מדובר בחמישים וארבע מיליון שקל. אני מתמקד בהחלטה של כרמל גליל, אבל יש עוד סכום בגולן.

יש גם עשרים מיליון שקל של עשרים ושתיים של השוטף של גולן, יגיע עוד השבוע לוועדה. אבל, פיתוח זה השמונה עשרה מיליון שקלים, 2021 עבר, 2022 יעבור אני מקווה בפנייה הבאה, לא בפנייה של השבוע. נדרשת פה עוד חוות דעת משפטית שאנחנו נעביר אותה בהקדם למשרד האוצר. שישים וחמישה מיליון שקלים להעצמת הרשויות, זה ב-2021 לא עבר,

הייתה צריכה להיות פה עבודה קצת יותר יסודית, כי רצינו באמת לראות מה התהליך הנכון שצריך לעשות אותו. היינו בסיורים גם בשטח עם סגן השר והיינו בקשר עם יושב ראש פורום הרשויות, אני מקווה שאנחנו נוציא את זה בהקדם, כי באמת בימים האחרונים יש איזו התקדמות בעניין הזה.

הרצון שלנו להיצמד להחלטת הממשלה, וזה בעצם להקצות את התקציב אל הרשות את התוכניות על פי הקריטריונים ואז בעצם - - - וכל זה למעשה תקציב תוספתי,

בתוספת, כן. לא, על מנת לדייק, אני מבין שזה תוספתי, נכון?

שלא תדברו איתי על השוטף. לא, זה מעל המאה ומעל החמישים וארבע. אנחנו נקצה לכל רשות את הסכום שלה וביחד איתה, ביחד עם המחוזות שלנו נתפור חליפה לכל רשות על פי היעודים שנקובים בהחלטת הממשלה ונאפשר שם יותר גמישות. אם יש רשות שתרצה יותר לטובת מבנה ארגוני ופחות לטובת דיגיטציה או כל רצון אחר, אז נרצה להיות יותר פתוחים באמת לצרכים של כל רשות ולא לקבוע את זה בצורה גורפת לכלל הרשויות. כוח אדם מופיע בסעיפים. טוב, אני אתייחס לנושא של מחלקות ההנדסה. כן, מי היום בא? המשרד לביטחון פנים, הרשות לביטחון קהילתי. אני אחראי על התכנון, על תוכניות העבודה של הרשויות המקומיות, ברשות לביטחון קהילתי. אני חייב לציין שבניגוד לתמונת מצב בתחומים האחרים שהבאנו פה, אנחנו העברנו את רוב התקציב לרשויות גם ב-2021 וגם 2022. כל רשות מקומית הגישה לנו תכנית עבודה. גם בשונה מאחרים, הסכומים אצלנו הם לא כאלה גדולים, זאת אומרת אצלנו אין מאות מיליונים - - - זה לא אמור להיות מעיר ללא אלימות? זה עיר ללא אלימות במתכונת החדשה. הרשות לביטחון קהילתי זה מה שהיה פעם עיר ללא אלימות יחד עם הרשות למלחמה בסמים, זה גוף שאוחד כבר ב-2018. סוף 2018, נכון? לא, פברואר 2018. האיחוד בין שתי הרשויות?

אה, נכון. זה גם עיר ללא אלימות, גם אגף מצילה גם רשות למלחמה בסמים. בעצם, התקציב שלנו התוספתי עם האוצר הוא חמישה עשר מיליון שקל לשנתיים, 2022, 2023. שבעה וחצי מיליון שקל של השנה תוספתי הקצנו לרשויות המקומיות. שאתה אומר הקצנו, זה עבר לרשויות או שעדיין מתב"רים? לא. אנחנו קיבלנו את הכסף מהאוצר כבר בפנייה שהייתה בסוף מרץ, תחילת אפריל. כבר קיבלנו את התקציב, קיבלנו תוכניות עבודה מפורטות מהרשויות המקומיות. רוב הרשויות המקומיות כבר חתמו על הסכמים, קיבלו הזמנות חתומות מהמשרד ובעצם אנחנו עובדים. בגליל אנחנו הולכים להקים גם מוקדים אזוריים שישרתו את הרשויות. בעצם, אנחנו בתקצוב מלא ובתפעול מלא אל מול הרשויות המקומיות. אין לנו פערים אל מול הרשויות. אין לכם פערים? אין לכם פערים של משרד אל מול הרשויות. אם אתם יודעים שיש פערים עדיין בביצוע, ברמת הרשויות, אתם יכולים להגיד לי רשות X, בלי להיכנס לשמות, חסר - - - יש לי רשות אחת בשנה ב-2022 שלא הגישה לי עדיין תכנית עבודה. זאת אומרת, אני מתקצב את הרשות המקומית ומעביר לה הזמנה חתומה אל מול תכנית. כן, ברור לי. אז יש לי רשות אחת שלא העבירה לי כרגע תכנית מפורטת. תעביר לנו את השם של הרשות.

אני לא רוצה להגיד את זה כאן, אבל יש איתה איזו שהיא בעיה מהצד של הרשות. אבל, ביתר הרשויות אנחנו עובדים באופן מלא ושוטף. תודה רבה. לדעתי, מדריכי מוגנות. אתם עושים עבודה נפלאה לשם שינוי, אני אומר לכם.

צריך באמת לתגבר את זה. מדריכי המוגנות, במקום שיהיו על בסיס שעתי או משהו,

יש מקום בעיקר למדרכי המוגנות בחצרות, במרחב הציבורי ובתוך בתי הספר. אם תתנו לזה משרה מלאה, אין לכם מושג כמה אנחנו יכולים לחסוך בעיות לעתיד. מדרכי המוגנות עושים עבודה נהדרת. אני בהחלט מצטרף לדברים. כאשר אנחנו מגבשים עכשיו את הצעת התקציב ל-2023, אנחנו מבקשים תוספות משמעותיות למוגנות, למוגנות במרחב הציבורי לכל הישובים. אנחנו נשמח באמת אם תסייעו למשרד לביטחון הפנים ולרשות לביטחון קהילתי לקבל תקציבים משמעותיים יותר בנושא הזה. כל תקציב שאנחנו נקבל, ילך לרשויות המקומיות וילך לתגבור המשימות של הרשויות המקומיות. תודה רבה. משרד לחדשנות, מדע והטכנולוגיה, בבקשה. אני מנהלת אגף בכיר מדע וקהילה. אצלנו התקציבים הם כולם של 2022, הבנייה התקציבית הנוכחית של השבוע. עשרים וחמש מיליון שחצי ממנו תוספתי וחצי ממנו משרדי. מדובר בארבעה פרויקטים הגדול בהם הוא בעצם תמיכה ברשויות המקומיות, בהקמת מרכזי מדעים. זה קול קורא ייעודי, חדש לגמרי שיפורסם בעוד מספר חודשים וייסגר עד סוף השנה הנוכחית. מתי הפרסום שלו? סביבות ספטמבר. עד דצמבר התקציבים יחולקו בין הרשויות. השרה הייתה פה ובאמת דיברה על התכנית הזו, של העשרים וחמש מיליון, וזה לא קשור למרכז לחדשנות. זה מול הרשות לחדשנות שסיכמנו איתה,

גם על הקמת הרשות לחדשות במגזר הדרוזי, אבל איפה הכסף? אני נציגת המשרד ולא הרשות, אז אני יכולה להתייחס רק לתקציבים האלה.

מדובר על פרויקט חדש, גדול מאוד של הקמה ותמיכה במרכזי מדעים קיימים. משרד האוצר, יש בעיה אבל עם התקציב?

הבנתי שישבו ביום רביעי האחרון הייתה גם פגישה עם נועם, הרפרנט הרלוונטי והם מגבשים את הדברים, הפנייה תצא בקרוב. כלומר אין בעיה של תקצוב. יושב ראש הרשות לפיתוח הגליל, מר האשם? הוא מבין למה אני שואל, כי היה על זה דין ודברים - - - אמרתי לך שאין בעיה.

מאוד שמח שאחרי חצי שנה, מתברר שצדקתי. לא, אמרתם לי,

לא מאשרים, לא מתקציבים, הורידו את זה בגלל שפרסמת.

יש תקציבים, צריך קול קורא, בשטח מחכים לקול קורא,

צריך להאיץ את התהליך. אתמול נפגשנו עם ג'אבר, ראש מועצת סאג'ור.

אנחנו יודעים שמחכים ושיש צפייה. התכנית השנייה היא תכנית מדעניות העתיד, תכנית מוצלחת מאוד שלנו שרצה מספר שנים לחיזוק חינוך מדעי וטכנולוגי בקרב בנות, כיתות ח' עד י'. בעצם זו תכנית מאוד ארוכה ומאוד מאוד מושקעת, שבמסגרת מתבצע תגבור לבנות, במטרה לתגבר את כמות הנשים שנכנסות למגמות מדעיות טכנולוגיות. יש לזה אחוזי הצלחה של כמעט תשעים אחוז. התכנית היא מאוד מוצלחת שייעדנו קול קורא ייעודי עבורה,

עבור החברה הדרוזית. שתי תוכניות נוספות הן תוכניות בתחום החלל. תכנית תבל, גם תכנית שהמחזור הראשון שמונה בתי ספר, מדובר על בניית לוויינים, תלמידים בונים לוויינים. יוצא מחזור נוסף השנה גם עם תקציב ייעודי לחברה הדרוזית. אלו הקולות - - - זה אחרי הביקור של השרה במרכז החלל?

הצוות מאוד מעורבים בפרויקט כבר היום וזה יורחב. אוקיי, טוב. משרד הרווחה. אני סגנית מנהל אגף תקציבים של המשרד. בעצם במסגרת ההחלטה, למשרד יש מגוון תוכניות שהתחילו לפעול עוד במסגרת ההחלטה הקודמת, תוכניות למשפחות, לאזרחים ותיקים, צעירים וכן הלאה.

בעצם ההחלטה החדשה, התוכניות מההחלטה הקודמת ממשיכות במסגרת ההחלטה החדשה. התוכניות ממשיכות לרוץ בשטח, לא עצרנו אותן, הכל ממשיך ואנחנו בעצם מבחינתנו ממתינים. הבנתי שבשבוע הקרוב התקציב בפועל אמור לעבור בוועדת הכספים. על כמה תקציב מדובר? שבע עשרה מיליון שקל לשנה, סך הכל בשלוש שנים חמישים ואחת מיליון. יש לכם אינדיקציה לגבי ניצול תקציבי של 959? כי היו תוכניות בזמנו, מרכזי רווחה בחלק מהישובים שלא יצאו לפועל, איפה הדברים האלה עומדים?

נמצאות איתנו בזום גם מירב וגם שרון שהן בקיאות יותר בפרטים והן יוכלו לתת לנו ככה תמונה יותר טובה. שלום. אני מנהלת תחום תקצוב רשויות במשרד הרווחה. לגבי ניצול של השנים הקודמות, הניצול הוא די היה מלא. אני אשמח שתחזור על השאלה ששאלת לגבי מרכזי עוצמה שלא קמו. אני אומר, ניצול תקציבים מתוכניות כלכליות קודמות 959, תוכניות המעבר שהיו, התקציבים של משרד הרווחה בניצול, כי האם נבנו כל מרכזי הרווחה שתוכננו כן או לא. אתם יודעים לתת אינדיקציה?

למיטב ידיעתי בנושא, כל המרכזים הוקמו. הניצולים הם גם די גבוהים.

גם שנה שעברה למרות שהייתה אי וודאות בתקציב, הוא הגיע ממש בסוף השנה, הניצול היה כשמונים אחוז. הניצולים הם ברמה גבוהה והתוכניות הן בהבשלה, כל הרשויות עם ניצול . אני רק אוודא מבחינת מספרים.

אני לקבל את הנתונים בטבלה מסודרת מה בדיוק נוצל ב-959, מה נוצל - - - ברמת רשויות?

כל רשות כמה תוקצבה, מה התקציב שלה ומה הניצול. מאוד פשוט. אנחנו נעביר. טוב, אוקיי. בבקשה, משרד החינוך. אני מנהל תחום תקציב הפיתוח, משרד החינוך, מנהל הפיתוח, הבינוי הפיזי של בתי הספר. נפגשנו. כן, בטח. עד שנתת לי תב"ר של ארבע עשרה מיליון תשעה מאות אלף שקל לבית ספר, הוצאתם לי את המיץ. לא אני. לא, אתה עזרת לי בזמנו.

ככה, בהתאם להחלטת ממשלה, היא קובעת שלושים וחמש, שלושים ושש מיליון שקל לשנה לכל שנה, לשלוש השנים הבאות. אנחנו בשנים 2021, 2022 הוצאנו שבעים ושלוש מיליון שקל, שזה קצת מעבר לתכנית. אין ממש ניצול, כי זה יחסית טרי, כלומר יש ניצול של מיליון מאה, אז התקציב יחסית טרי, זה בסוף 2021 והתחלת 2022, אני לא מאמין שהספקתם לנצל. לגבי מה ששאלתי קודם, לגבי התוכניות הקודמות. כן, תיכף ביקשתי. תיכף אני אקבל את זה בווטסאפ. אני הגעתי לישיבה קצת באיחור, אני מתנצל, אתה דיבר על דמי תכנון. לנו יש כזה סעיף, אני לא יודע אם כולם מכירים את זה, של הקדמת כספי תכנון בתחום הבינוי, שיש בזה תקציב.

אתם מוזמנים לנצל את זה, זה חמש אחוז מתקציב הבינוי שניתן לקבל אותו שנה עד שנתיים לפני תחילת - - - כן, אבל זה מותנה שאתה צריך שיהיה לך היתר. לא, לא היתר. דווקא זה מותנה בבדיקת הבקשה של הרשות, קבלת אוקיי כאילו. אני רוצה לשאול, על מנת שזה יהיה ברור לשאר ראשי הרשויות. קודם כל, אני מבקש בכלל מכל משרדי הממשלה, תתחברו באמת לראשי הרשויות, תעזרו להם בנהלים, לא כולם בקיאים.

יש ידע ואנשים בתפקידים, כמו מג'ד, כמו האשם כמו ראשי הרשויות שהם צוברים ידע. הם הופכים להיות, מה שנקרא, מאגר ידע מוניציפאלי. אתם צריכים לסייע לראשי הרשויות בנושא הזה. אתה אומר כאן, על מנת לחדד, אתם יכולים לקבל תקציב קדם תכנון, שמותנה כמובן בזה שבית הספר,

או המוסד החינוכי עולה בקנה אחד עם התכנון העתידי. את זה אתם יכולים לבדוק אל מול ועדות תכנון ובנייה ואתם אומרים אוקיי,

אם בית הספר הזה הוא בתכנית מפורטת, היא הוגשה

עדיין בשלב הזה אפשר לקבל טופס 2,

פה מה שאומר ראש הרשות, ואני מבקש שתעבירו את זה גם לראשי הרשויות ולמי שלא ערני לזה, שאם בית הספר עדיין לא הצליח לקבל, הוא יכול לקבל תקציב קדם תכנוני, במידה והוא עולה בקנה אחד עם התכנון במתחם המפורט.

במידה והוא בתוך מתחם מפורט או בתכנון מפורט נקודתי של בית הספר.

הנקודה ברורה. מצוין, שונה ממשרד הרווחה. משרד הרווחה תומך את זה בהוצאת - - - היתר סופי.

משרד הרווחה כן. משרד הרווחה, אגב כדאי שתרשמו אצלכם, הנושא הזה מאוד חשוב, הוא מקל. כלומר, אם אנחנו מדברים על הסרת החסמים,

אז, מה הוא אומר? תשמעו, אנחנו יכולים לתת את הדחיפה הראשונית.

הרשויות המקומיות הן במצב סוציו אקונומי מאוד נמוך, ואז הוא אומר אנחנו עם התכנון של מרכז הרווחה, איך אתם קוראים לו היום? מרכז עוצמה. עם התכנון של מרכז העוצמה או מרכז הרב תכליתי עולה בקנה אחד עם התכנון העתידני של התכנון המפורט, בוא אנחנו ניתן סטארט התחלתי לרשות, על מנת שתוכל להתקדם.

יכול להיות שכולם יכולים לאמץ את זה וזה יכול להיות רעיון טוב. בבקשה, משרד החינוך, אתה יכול להמשיך.

כמו שציינת, מי שמגיש בקשה ומקבל תשובה עקרונית שכן ניתן לבנות את הבית ספר, הוא מקבל את הפרוגרמה, עוד לפני התכנית ולפני התכנון, יכול לקבל את החמש אחוז. אוקיי.

בבקשה, אני כן מבקש ממכם לקבל נתונים בהמשך מבחינה תקציבית, האם יש תקציבים של משרד החינוך,

אני מדבר כרגע, שלא נוצלו. אני כן מבקש להתייחס לנקודה שבחצר של משרד החינוך היום, יושב ראש הרשות האשם. דיברנו על זה בעבר, עשינו דיון כאן, נושא המתנ"סים. היום המתנ"סים הם משרד החינוך, תקציב, איפה עומד התקציב, איפה עומדים

ביקשתי גם בזמנו שיבדקו תקציב, על מנת לגשר על הגירעונות ולהחיות את פעילות המתנ"סים, נעשה עם זה משהו? אתם יודעים להגיד לי משהו? זה לא ביחידה שאני מייצג אותה.

אבל זה במשרד החינוך, פעם זה היה במשרד התרבות. כן, אבל זה לא במנהל הפיתוח. כן, ברור. נגעתם בזה או לא נגעתם בזה?

אנחנו יודעים שהשר במשרד האוצר,

רצה לשבת איתם. ישבנו עם כל המתנ"סים במגזר הערבי בזמנו. אנחנו ישבנו פה על המתנ"סים של המגזר הדרוזי והצ'רקסי, מיפינו את הפערים. אולי משרד האוצר יכול לתת לנו תשובה, מה קורה עם הפערים והגירעונות של המתנ"סים בעבר? אני מבקש שזה יירשם גם בפרוטוקול. אני לא מכיר פה חסם תקציבי. זה לא חסם תקציבי. התקציב נמצא במשרד האוצר, נאמר שאנחנו רוצים להחזיר, גם הסברנו את זה, אני לא אכנס כאן למהות, אבל משפט אחד על המהות של הפעלת המתנ"סים. כי, בסוף בסוף, בישוב שאין לו מתנ"ס שיפעיל פעילות לנוער, אנחנו נמצא את הנוער בצמתים בלילות, ואני מצטט את מה שאמרתי,

רק אלוהים יודע מה הם עושים שם. על מנת להביא את הנוער מהרחוב, מהפינות החשוכות לפעילות תרבותית וחינוכית, אנחנו צריכים להפעיל את המתנ"סים. אמרו גירעונות עבר. אני אומר לכם, גם ב חורפיש יש גירעון, וזה באמת לא הרבה כסף, עשר מיליון נדמה לי, שתיים עשרה מיליון, לא זוכר כמה. קחו את המתנ"סים האלה, תחסלו את הגירעונות, תאמינו לי שהדיבידנד , מה שנקרא, התפוקה, היתרון שיהיה כתוצאה מזה שיחסלו את הגירעון הזה והפעילו פעילות תרבותית לנוער, אין השוואה פה.

זה מתגמד, עשר מיליון וחמש עשרה מיליון זה דבר שמתגמד, אז תסגרו את הגירעונות בואו נעשה פעילות לנוער. הרי, אם אנחנו רוצים להוריד את רמת האלימות, אנחנו צריכים להעלות את רמת החיים בתרבות, בפעילות לנוער, תרבותית כמובן ואנחנו מעלים את רמת החיים. זו הנוסחה. אז, זו נקודה אחת.

אם אנחנו כבר מדברים, אנחנו בזמנו העברנו דווקא פה לכסף קואליציוני, לתמיכה במועצות. אנחנו העברנו בזמנו, לקחתי ממך, אני לא יודע את המספר שלה, שואלים אותי איפה הכסף הזה. הכסף הקואליציוני שעבר לרשות האוצר. הוא לא עבר,

יש כסף קואליציוני, במקרה הזה של כחול לבן לתמיכה בעמותות,

עוד לא קיבלנו אותו. אז הנה האוצר, אני רוצה לשמוע תשובות. למה הכסף הזה לא עבר? כי הרשות להוציא קול קורא לתמיכה בעמותות, כסף קואליציוני תקציבי.

אני העברתי תקציב לטובת תמיכה בפעילות תרבותית והעשרה ומצאתי רק את הרשות לפיתוח הגליל והנגב שאני אוכל להעביר את

היה או לא היה, האשם. כן, כן. אז איפה הכסף? הכסף לאיזה משרד הוא, משרד הנגב והגליל? למשרד ראש הממשלה. אה, דרך הרשות. אני אבדוק - - - זה כסף קואליציוני שיועד לתמיכה בפעילות תרבותית, שעבר למספר תקנה לרשות לפיתוח הגליל והנגב, על מנת שיעבירו את זה ולהוציא קול קורא. הם לא יכולים להוציא, הם שואלים אותי איפה הכסף ואני אמרתי להם, חברים הצלחנו להעביר. אני חושב שזו המפלגה היחידה שהעבירה כסף לתמיכה. אז, אני מבקש תשובות בנושא הזה, כי גם האשם רוצה תשובות וגם העמותות שמפעילות פעילות תרבותית, הן רוצות - - - הקצאה לתקציב הקואליציוני יוקצה, אני והאשם נדבר אחרי זה ונראה. מה זה יוקצה?

אני אומר שאני לא מכיר את הנושא הזה, אני והאשם נבדוק אחרי זה מה החסם ונטפל בזה. זה הוקצה לפני ההצבעה לתקציב, אחרת לא היינו מצבעים.

היום בוועדת הכספים מקצים את כל הכספים הקואליציוניים, גם הכסף הזה אמור לעבור, אני אבדוק מדוע הוא תקוע.

בבקשה, המשרד לפיתוח הנגב והגליל. 959 אנחנו עדיין בביצוע מול הרשויות, גם של מיפוי ושילוט, גם של מבני הציבור, אז אנחנו פועלים יום יום אל מול הרשויות. לגבי 716 ו-717, עדיין לא עברו התקציבים התוספתיים, התקציב שלנו על 2022, 2023. מה הסכומים שלכם? בסך הכל לשנה 716, שלושים ואחת נקודה עשרים וחמישה מיליון, ו-717 חמישה מיליון בשנה. מה שכן מתקציב המשרד הם מרכזי נעורים, שאנחנו כמובן מפעילים את זה, זה פועל. זה לא כסף תוספתי, עשרה מיליון שהמשרד מתקצב ופועל בכל הרשויות הדרוזיות והצ'רקסיות. מעבר להחלטות הממשלה, אני יכולה להגיד שאנחנו גם תומכים ברשויות דרוזיות בכלל, מפעילות המשרד, אם זה מרכזי צעירים, תוכניות מנהיגות, הסרת חסמים, שזו פעילות שוטפת של המשרד שהרשויות משתתפות. טוב, תודה רבה. המשרד להגנת הסביבה. רציתי לעדכן על התכנית אצלנו, כמו שאתם יודעים, לא היינו בתוכניות קודמות, ולכן עשינו תהליך שלם של היוועצות ציבורית. כבר כמה דברים שנמצאים באוויר, תמיכה במערכים לפינוי פסולת בניין שהבעיה מאוד מטרידה הרבה מאוד רשויות, נמצאת באוויר להארכה לעוד חודש לפחות. תמיכה לא רק במכלים לאיסוף פסולת בניין, אלא גם צ'יפים שעוקבים מה קורה עם כלי עצירה עם פיקוח, אז זה משהו שכדאי לרשויות לגשת. זה יוצא בקולות קוראים או שאתם הולכים מערכתי על - - - הקול קורא באוויר כבר. כלומר, יש קול קורא למרכזי - - - כמה מהתכנית הכלכלית מוקצה למשרד לאיכות הסביבה? מה התכנית שלנו לישובים הדרוזים והצ'רקסיים? לדרוזים יש לנו חמישים וחמישה מיליון, כאשר חלק זה מתוספתי לנושא אקלים וחלק זה מקרן הניקיון.

עשרים וחמישה מיליון זה לנושאי

כמות היערכות לאקלים, תיכף אני אדבר על הקטע הזה. אני רוצה להתחיל מהפסולת שמגיעה מקרן הניקיון, הבוקר אישרתי בקרן הניקיון משהו תקדימי, תמיכה בפינוי שוטף של פסולת גושית שמאוד מאוד מטרידה, ואנחנו יודעים שזה מגיע לשטחים הפתוחים. אנחנו נוציא את זה כחלק מההרחבה של הקול קורא פסולת בניין. אנחנו מדברים ממש על תמיכה והפינוי השוטף,

שאגב זו תמיכה לחמש שנים בתקצוב הולך ויורד. בהתחלה כמעט הכל ובסוף חלק קטן, אבל לחמש שנים. את יכולה להצביע על כמה ישובים את צריכה להתמקד?

אני אומר את זה כאן בשביל החברים, ככה בשביל גילוי הנאות, העבודה מול משרד איכות הסביבה נמצא בצורה הכי טובה. אני יודע, אני זוכר שהייתי ראש רשות, הם תקצבו אותי. הייתה לי מחצבה שם עם ערמות של פסולת גושית, היום היא הפכה להיות פארק, פארק המחצבה קראנו לזה. כל זה בזכות התקציבים ובזכות המשרד לאיכות הסביבה.

הם ישבו על הנושא הזה והם יודעים לעשות את זה. אני אומר לראשי הרשויות, תנצלו את הגברת שכרגע מדברת, כי היא יכולה לקדם לכם הרבה מאוד מהלכים בתוך הישובים שלכם,

אז, תודה רבה. מה שאמרתי עד עכשיו הוא לכל הישובים, כל הישובים הדרוזים, כולם בפנים,

עכשיו, בנוסף יש קול קורא למרכזי מחזור. אגב, כל הקולות הקוראים שמוציא המשרד, אנחנו עושים התאמה ייעודית לדרוזים, לבדואים בדרום ולכלל החברה הערבית. עשינו לזה התאמה, אישרתי את זה היום בקרן הניקיון, שהיא ממש גם מעלה את הסכום לתושב משמונה עשרה לעשרים וחמישה שקלים לתושב, גם השתתפות עצמית נמוכה יותר לרשויות, גם אפשר לעשות את זה בעבודה עצמית. כל הדברים האלה יצא בנספח הרחבה לרשויות על השינוי בקול קורא. עשינו ממש התאמה רצינית בעניין הזה. בנושא פסולת, אלו שתי בשורות מאוד חשובות. עוד משפט אחד לסיכום, משהו שאני רוצה לפנות לרשויות, אנחנו תומכים גם במסגרת התכנית ובנייה ירוקה של בתי ספר. כל מוסד בית ספר שיש לו סמל מוסד ואתם הולכים לבנות, אנחנו מוכנים לתת יועץ לבנייה ירוקה ולהשלים את התקציב, לבנות את המבנה במבנה בבנייה ירוקה.

רק תפנו אלינו ותקבלו את כל הסיוע גם יועץ וגם כסף להשלמה הבנייה בבנייה ירוקה. פחות חשמל, פחות מים, הרבה פחות השקעה בשוטף ואווירת לימודים הרבה יותר טובה. תודה רבה, תישארי איתנו. דורית, אנחנו מתכנסים לסיום הישיבה, כי גם אנחנו מוגבלים בזמן ויש עדיין דיונים גם שנוגעים לגליל. משרד התחבורה, כמעט רציתי להגיד לך, תשלים את מה שמשרד החינוך לא ידע להשלים, אבל עצרתי את עצמי ככה ברגע האחרון. אז בקצרה משרד התחבורה, מיד אחרי זה מועצה מקומית חורפיש בזום. שלום. אני מנהל אגף מיעוטים במשרד התחבורה. כמה עדכונים לגבי החלטת ממשלה 716. אתה גם תהיה בדיון בשעה 13:30?

לפי החלטת הממשלה וההתחייבות שלנו מסגרת התקצוב היא מאה מיליון שקל ועוד עשרים וחמישה מיליון שקל תקציב תוספתי מהאוצר. זה חוצה ישובים ובתוך הישובים או שזה רק בתוך הישובים? לא, לחוצה ישובים התקציב הוא עשרה מיליון שקל.

זה לא מספיק, נכון, גם המאה מיליון לא מספיק.

בינתיים אנחנו עד היום תקצבנו שבעים וחמישה מיליון שקל, אחת עשרה פרויקטים בישובים. בית ג'אן קיבל עשרים ותשע מיליון שקל, מגיע לו ברכה כמובן, זה החלק הגדול. את הכסף סופרים בעלייה למדרגות לבנק. לגבי ההמשך של התכנית האסטרטגית, אז אנחנו בדיוק עכשיו השלמנו את כל הבדיקה של התכנית האסטרטגית בישובים הדרוזים והצ'רקסיים ומחכים למנה הבאה, על מנת להשלים את המסגרת התקציבית. טוב, תודה.

שלום. קודם כל, תודה לכולם על השקיפות, אבל אני הייתי מצפה בישיבה מעין זה יותר שקיפות. בישיבה שלנו עם מנכ"ל משרד האוצר, הוא הבטיח לפחות לדון באפשרות להקים מערכת בקרה לגבי עצמה שהיא זמינה ושקופה כל הזמן.

אם אפשר עד אז לפחות בישיבה כמו זו לבוא כל אחד עם גיליון אקסל, שיסביר לנו לפי הסעיפים של התכנית עצמה כל שנה כמה תקציב, כמה יצא כבר ואפילו לפרט איזה קול קורא או איזה תקציב ספציפי שיצא על סמך ההחלטה עצמה, כך נדע איפה אנחנו עומדים.

למשל, אני רואה במשרד בינוי והשיכון דיברו על סכומים של מאה תשעים וארבע מיליון שקל, אם אני לא טועה - - - כן, לכלל הישובים. כן, לכלל הישובים. לפי מה שקיבלתם, מונהאל, מה קיבלתם? משרד הבינוי והשיכון?

עד עכשיו היינו בישיבה אמרו שיעבירו את הכסף של החיילים, למשל, אבל עדיין לא קיבלנו שום הודעה רישמית, לא קיבלנו שום כלום.

שורה תחתונה, לא קיבלנו כלום ממשרד הבינוי והשיכון על סמך התכנית הזו. לא רק זה, גם אנחנו אמורים להיות עכשיו אחרי שני שליש, זאת אומרת שלוש מאות עשרים ומשהו מיליון שקל לכל הישובים ממשרד הבינוי והשיכון, הם מודים שעכשיו יצא רק מאה תשעים וארבע מיליון.

בשביל זה עושים בדיונים. בשביל זה אתה גם צודק כאשר אתה אומר שקיפות. אני לא יודע אם היית מתחילת הדיון, אנחנו ביקשנו שיציגו לנו נתונים. אי אפשר לנהל דיון ללא דיונים.

כל סעיף לפי התכנית כמה יצא עד עכשיו, וכמובן עם שאיפה להדביק את זה לשני שליש לפחות מהכסף הכולל.

בקשר למשרד החינוך, אנחנו אין לנו שום השפעה על התכנים שהם מוצאים. יש לנו צרכים שהגשנו אותם בתוכניות, חלקם כשאתה היית ראש מועצה, עשינו גם תכנית כזו. הקשר בין מה שאנחנו מגישים לבין מה שאנחנו מקבלים הוא מקרי לגמרי. אנחנו לא קובעים כלום, כלומר בתי הספר שלנו כמובן. מבחינת בינוי, תוספת בינוי במשרד החינוך, אנחנו עוד מהתקופה שלך,

אנחנו מחכים לתקצוב תוספת בנייה בבית ספר תיכון שש שנתי, יש פרוגרמה מאושרת. אתה מדבר על הקדמת תקציבי תכנון,

שיוציאו הרשאה תקציבית שנתאים תכנון. אין הרשאה תקציבית עדיין עוד מאז. אני מדבר עוד על התקציב השוטף, לא קשור לתוספתי. התוספתי אמור להשלים את עלות הבנייה, שבדרך כלל לפי מפתח התקצוב של משרד החינוך, לא מספיק לאור המציאות. אנחנו חיים את זה, כלומר כבר הקמנו כמה מוסדות חינוך,

אז אפשר להשתמש בתוספתי על מנת להשלים מעבר למפתח התקצוב של משרד החינוך, זה בגדר בקשה כמובן. תודה.

מאה אחוז, בסדר גמור, תודה על ההבהרה. אני מבין שראש המועצה לא בדרך לפה. ראש המועצה היום קיבל את הבשורה שהוא חולה קורונה. שיהיה בריא. בסדר גמור. אמין אבו חייה, משרד השיכון, משפט אחד קצר, כי אני רוצה להתכנס לסיכום. קודם כל, שלום לכולם. היית איתנו מתחילת הדיון, אגב? הייתי מתחילת הדיון, שמעתי כל מילה והיה חשוב שאתייחס. נו, בטח שתהיה חייב להתייחס, דיברנו רק עליכם.

אתמול בגלל רצף הדיונים לא הגעתי פיזית, אז אני מתנצל. פעם הבאה אני אעשה את הכל לבוא פיזית לדיון.

קודם כל אני חייב לעשות סדר במספרים, כי פה נזרקו לא מעט מספרים לא מדויקים. אני מאוד מאוד מקווה שתעשה סדר, כי אנחנו מבולבלים.

אני ברשותכם יעשה סדר בדיוק בשישים שניות, אני אשתדל. בהחלטה יש שלוש מאות ושמונה מיליון שקל בסך הכל, חוץ מהסבסוד של מאתיים מיליון שקל לחיילים. בהחלטה של 717 של רמת הגולן, יש שם שמונים ואחת מיליון שקל סך הכל. בשיתוף פעולה עם האשם חוסין ואג"ת שבאו לקראתנו, הצלחנו להביא השנה תקציב של מאה שבעים ושבעה מיליון שקל להחלטה של 716. בנוסף, ארבעים ושלוש מיליון שקל מהחלטה 717. כלומר, בשתיהן זה למעלה מחמישים אחוז ממה שאמור להיות מתוכנן. ההחלטה קבעה מראש שאנחנו לא מקבלים תקציב ב-2021, אלא ב-2022, 2023 בחלוקה של חמישים אחוז חמישים אחוז. לאן הלך התקציב? בסעיף התכנון אנחנו קיבלנו תקציב של ארבעים ושישה מיליון שקל, כל מה שמופיע בהחלטה, לסטטוטורי, להוסיף לזה עוד שני מיליון שקל לתצה"רים באמצעות מפ"י ועוד שבעה מיליון שקל שיילכו למפרט לביצוע. כלומר, חמישים וחמישה מיליון שקל הולכים לתכנון סטטוטורי, תצה"רים, מצביעים במפורט לביצוע, מה שנקרא תשתיות. ב-717 קיבלנו ארבע עשרה מיליון שקל בשלושת הסעיפים האלה, בסך הכל ביחד, אם אני סוכם את הכל, זה שישים ותשעה מיליון שקל מגיעים לתכנון לישובים הדרוזים השנה הזו. סופית כמה? סופית לשתי ההחלטות הממשלה ביחד שישים ותשעה מיליון שקל.

לתכנון בלבד. לשאר הסעיפים אנחנו מקבלים בכל סעיפי החלטה ממוצע של חמישים אחוז, מה שמופיע בהחלטה. עכשיו, נקודת הצרכים, נקודת הצרכים - - - אתה זוכר ששבוע הבא יש לנו דיון על התכנון המפורט, תתמקד רק בתקציבים. אני מבין שמתוקצב לתכנון שישים ותשעה מיליון שקל,

זה מה שאתה אומר. כל מה שנאמר כאן, עוד מאה עשרים וכל זה עדיין לא בחצר שלכם. יש עוד מאה עשרים מיליון שקל לתכנון? תראה, אנחנו עשינו מיפוי צרכים בחמישה חודשים האחרונים מול כל ראשי הרשויות בראייה של חמש שנים קדימה, לא בראייה של כל הצרכים, של כל המתאר היישובי. לחמש שנים קדימה, בראייה של ניתוח עמוק הגענו למאה עשרים ושבעה מיליון שקל צורך. אני באתי לאגף תקציבים ולאוצר, גם טרם חתמה על ההחלטה, אמרתי אני צריך לתכנון מאה עשרים ושבעה מיליון שקל, קיבלנו ארבעים ושש, זה מה שהתקבל בהחלטה. אם היינו מקבלים מאה עשרים ושבעה - - - לא, אתה מדבר על ההחלטה המקורית. אם זה תוספת מעל שישים ותשע?

אם אני מסתכל בראייה של חמש שנים, זו לא תוספת. סך הכל - - - שאלה, סך הכל תכנון שישים ותשעה מיליון שקל לישובים הדרוזים והצ'רקסיים? כולל הגולן. הבנתי. תודה רבה, בסדר גמור. לדעתי, טעות, כספי התכנון לא ישולמו במכה אחת, כי על מנת לחתום על הסכם עם מתכנן, צריך את כל הסכום.

אני לא יכול לחתום איתו רק על חלק. אני תיכף אתייחס לזה, בסדר?

תראו חברים, התחלנו את הדיון כי אני מאמין, וכולנו כאן מאמינים, שצריכים להמשיך לעשות את הדיונים האלה, על מנת לוודא שאכן החלטות הממשלה מתיישמות וזה מתבטא הלכה למעשה בשטח. אני אומר לכם, לפני שאני נכנס לשורות הסיכום, הצלחתם פה לבלבל את כולם, כל אחד זרק נתונים מפה להודעה חדשה. כל אחד אמר נתונים כאלה ונתונים אחרים, זה לא מתאים לדיון בוועדה בכנסת. אני מבקש, מנהל הוועדה, כל מי שיבוא לדיון מעכשיו והלאה שיבוא עם מצגת מסודרת, טבלת אקסל, כמו שנאמר, ואם בכלל מנכ"ל משרד האוצר אמר יש יכולת או,

יש כלי, יש תוכנה, יש אפליקציה שאפשר לשלוט בה בכל השליטה בתקציבים ובתכנית הכלכלית, תעשו את זה. לא יכול להיות שאנחנו יושבים כאן, זה אומר מילה ככה וההוא אומר מילה אחרת, חבל, זה לא מתאים וזה לא מכובד.

אני באמת מודה לכל האנשים שהשתתפו כאן,

בשם הוועדה, גם היועץ המשפטי וגם מנהל הוועדה. אני סבור שהתקציב שהוצג, בהתחלה נאמר מאה עשרים מיליון שקל, אחרי זה שישים ותשעה מיליון שקל, אני חוזר ואני אומר שהתקציב שהוצג לנושא התכנון הוא תקציב שלא נותן מענה לתכנון בישובים הדרוזים והצ'רקסיים. אני אומר את זה כבר לא בפעם הראשונה, בפעם השלישית. אני מבקש ממשרד האוצר ואני מבקש מהרשות, למרות שהרשות היא לא גורם מתכנן. ראשי הרשויות, ראדי, אני מבקש להתכנס עוד פעם, לשבת וללחוץ ולבוא.

אני מבקש מראשי הרשויות, תרכזו לי את כל הצרכים כמו שאנחנו דיברנו, אני שאלתי אותך. תרכז לי את כל הצרכים פר דונם מכל ראשי הרשויות. אני אעשה את העבודה מול האוצר ומול הרשות. ברגע שהכסף עובר לרשות,

הרשות לפיתוח זה עובר וחזרה, כלומר זה לא נתקע. אני אעשה את העבודה מול האוצר, ואנחנו נגיע למצב שבתכנית הזו יהיה לנו תקציב. יש עוד שש מאות מיליון שקל, יהיה תקציב לתכנון כל מילימטר וכל סנטימטר בתוכניות המפורטות ולאלה שמיועדות. יש מתחמים, אבל אין כסף לתכנן אותם. אנחנו דיברנו על זה, אני מבקש מהאוצר וממשרדי הממשלה תוך שבועיים להעביר אלינו בטבלה מסודרת את כל התקציבים שפירטתם כאן. תעשו את זה בטבלת אקסל, תעשו את זה בטבלת וורד, אני לא יודע איך, בכל מקרה שזה יגיע לכאן, על מנת שנוכל לעקוב אחרי זה. אני מוסיף עוד משהו, יהיה דיון מעקב בשלושה חודשים הקרובים, יהיה דיון מעקב לזה ואני מבקש מכל האנשים שפה תשתדלו שאתם תגיעו וכל אחד שיבוא לפה כבר עם תשובות על מה שדיברנו בדיון הזה. אני מבקש לקבל תשובות לגבי סגירת הגירעונות של המתנ"סים, גם האוצר וגם ממשרד החינוך, תעביר את זה למי שאחראי במשרד החינוך, הנושא הזה עלה. יש למצוא את המקור התקציבי, לסגור את הגירעון של המתנ"סים, תעשו עם הנושים הסדר כזה או אחר, תחזירו את פעילות המתנ"סים לשטח.

משרד הרווחה, אנחנו מבקשים לקבל טבלה מסודרת של ניצול תקציבים, גם של 959 וגם ניצול או תוכניות של החלטת הממשלה הזו. אנחנו נקיים דיון המשך בנושא תוך חודשיים. אני שוב רוצה להודות לכל מי שישתתף, גם משרדי הממשלה, גם בזום ולהאשם. יש לכם הרבה מאוד עבודה וצריך להמשיך ולהתמיד. אנחנו נפתח את הישיבה הבאה ב-13:30. הישיבה ננעלה בשעה 11:27.